חברי הכנסת, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שלישי, כ"ד בטבת התשפ"ב, 28 בדצמבר 2001. על סדר-היום: פניית יושב-ראש ועדת

בעת הדיון בהצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 137) (אי-תחולת סעיף 157א,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. מכיוון